חברי הכנסת,

מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת.

20 בינואר 2021. שלום אדוני,

בפתח הדברים אומר לגבי סעיף ג' קביעת

ובכלל זאת תקני חברי ועדת הקלפי, ובהתאם לסעיף 59(2) לחוק הכנסת, ברצוני לממש את זכותנו על פי דין להקים סיעה עצמאית בכנסת באופן הבא: חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' וחבר הכנסת אופיר סופר יקיימו סיעה נפרדת בכנסת ה-23. יו"ר הסיעה יהיה חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'; בא כוח הסיעה יהיה חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'; ממלא מקום הסיעה יהיה חבר הכנסת אופיר סופר." אדוני, חבר הכנסת סופר, בבקשה. אני נותן לך את זכות הדיבור. נמק. "בכדי לקבל באופן ישיר את כלל הפרוצדורות הנצרכות עבורנו - - -"

אז זו הבקשה שלנו. מה שם הסיעה שאתם מבקשים?

האיחוד הלאומי. מישהו רוצה להתייחס? בבקשה, אדוני חבר הכנסת שטרן.

מונחת כאן בקשה דומה לזו שהוועדה אישרה רק לאחרונה לגבי סיעת יהדות התורה. יש לנו סיעה בכנסת סיעת ימינה - - - היושב-ראש, אני יכול לצאת? אני פשוט באמצע ניהול ועדה אחרת.

תודה רבה. לא מעניין אותך תוצאות ההצבעה? הוא סומך עליכם. בבקשה. בדומה לדיון שהיה פה לאחרונה בעניין יהדות התורה, יש בכנסת סיעה שמורכבת ממספר מפלגות, כלומר רשימת המועמדים הוגשה על ידי מספר מפלגות. בתחילת הכנסת הזו הסיעה ייצגה שלוש מפלגות: האיחוד הלאומי, מי שקורא לעצמו הימין החדש הוא בעצם מפלגת צל"ש והבית היהודי המפד"ל.

זה שם המפלגה. של נפתלי בנט. שם המפלגה של נפתלי בנט הוא צל"ש, הרשימה שאתה הוא התמודד לכנסת ושם הסיעה הוא ימינה. מסתבר שהייתה של פריצקי במקור. נכון, כשהוא התפלג משינוי. שרשור של התפלגויות. כזכור, בכנסת הזו אחד מהרכיבים כבר התפלג הבית היהודי לפי אותו סעיף 59(2) לחוק הכנסת, שמאפשר למפלגה נפרדת להתפלג גם אם היא לא מהווה שליש, ובלבד שהגישו הסכם ליו"ר ועדת הבחירות שמאפשר את ההתפלגות הזו. המפלגות הגישו הסכם כשהם הגישו את רשימת המועמדים ולכן זה התאפשר באותו מקרה. עכשיו יש בקשה נוספת של התפלגות מאותו מערך מפלגות, בעת שמתקיימים התנאים שקבע ההסכם - - - הם הגישו? זו הבקשה שקיימת בפנינו, הבקשה של סמוטריץ' להתפלג. מתקיימים התנאים שקבע החוק: יש לנו מפלגה נפרדת שהגישה הסכם, וועדת הכנסת נדרשת לאשר את הבקשה. זה מה ששאלתי, אם הם הגישו את ההסכם. כן כן, הם הגישו הסכם. חבר הכנסת שטרן, רצית להגיד משהו. האמת, אני קצת מבולבל מכל השמות שאמרה היועצת המשפטית של הוועדה, ארבל. לסדר לך? אתה יכול להסביר לי? אשמח. כשמגישים רשימות לכנסת, אפשר להגיש רשימה מפלגה אחת או מערך של מפלגות. רשימת ימינה הגישה רשימה עם שלוש מפלגות: צל"ש של נפתלי בנט, הבית היהודי של רפי פרץ והאיחוד הלאומי תקומה של בצלאל סמוטריץ'.

אם מגישים ליושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית הסכם שבו מערך המפלגות שרצות ברשימה יכול להתפלג במהלך אותה כנסת זה תנאי אחד, והתנאי השני הוא שתהיה מפלגה. אלה שני התנאים שצריכים להיות גם מפלגה קיימת וגם הסכם התפלגות מותנה. רפי פרץ לפני כמה חודשים ביקש - - - זה לא כמו ששאשא - - - שנייה. אנחנו לא מדברים על פרישה אלא על התפלגות. את יודעת כמה עשו עלינו סיבוב? אתה יודע כמה עלה הסיבוב

חבר הכנסת שטרן, אני עושה את זה עבורך. לפני כמה חודשים חבר הכנסת רפי פרץ ביקש להתפלג מרשימת ימינה כי הוא היה יושב-ראש הבית היהודי בתוך הרשימה, על פי ההסכם שהוא הגיש לוועדת הבחירות. כן, היינו פה.

ועכשיו סמוטריץ', שעומד בראש מפלגת האיחוד הלאומי תקומה, מבקש להתפלג. אני רוצה לשאול משהו.

אני שואל אותך: לדעתי התנאי הזה מתייתר אם מדובר בשליש סיעה, לכן כל התנאי שהגישו הסכם מראש לא רלוונטי. במקרה הזה, היות שיש שניים מחמישה, הם היו יכולים להתפלג. יש כמה אפשרויות להתפלג או סיעה או מפלגה. מה זה משנה איך? לא משנה, אבל פה הם עומדים בשני התנאים, הם גם יכולים להתפלג וגם הגישו הסכם אז מה זה משנה.

כי השליש מאפשר להתפלג לשניים שאינם מפלגה.

לכאורה היה יכול להיות אחד מהמפלגה הזאת ואחד מהמפלגה הזאת. אלעזר, מה אתה רוצה? אני רוצה שתפסיקו לבלבל אותי. זה לא מפלגת הציונות הדתית? אין מפלגה כזאת. גם אתה עדיין מייצג, אולי, את הציונות הדתית. זה מה שאתה רוצה להגיד.

קראתי בעיתון - - - בעיתון זה נחמד, בכנסת זה מה שמחייב. לא, אני לא צוחק. הם ביקשו פה את השם "האיחוד הלאומי". יכול להיות שבוועדת הבחירות המרכזית הם יבקשו ששם הרשימה שלהם יהיה "הציונות הדתית",

אני שואל את זה בגלל שהם לא צריכים את השם.

שהשם הוא האיחוד הלאומי בגלל שזה ההסכם, אבל על פניו, בגלל שזה שליש, יכולנו לחגוג היום את הקמת מפלגת הציונות הדתית

סוף-סוף הייתה מפלגה לציונות הדתית. יכולת גם לחגוג את הקמתה של סיעת רוג'ר רביט. אבל הם מבקשים פה הקמת סיעת האיחוד הלאומי, וזה יהיה שם הסיעה. אם ירצו להתמודד בשם אחר ידון מי שצריך לדון בזה בשם. אגיד לך, באמת, כיושב-ראש ועדת הכנסת, אני חושב שלכל ההחלטות המטורללות האלה שאנחנו מקבלים פה בחודשיים האחרונים היה צריך לבוא חשב הכנסת ולהגיד כמה זה עולה לנו. הם מקבלים כבר מימון בנפרד. אבל יש סיעה ויש - - - מנהל סיעה. אוקיי, בדיוק. אין משמעויות כלכליות. שמעת מה שארבל אומרת? לדוגמה. זו סיעה חדשה,

שאלו אותי את מי אני מביא, כי יש לי עוד תקן. אמרתי שאני לא מביא. למה אני אומר את זה? אני חושב שהנורמה הזאת, כאילו אנחנו בזים לה. אנחנו קוראים בעיתון אתמול והיום על כל ההחלטות המטורללות של הכנסת, כמה זה עולה. זה לא אלפי שקלים בחודש, שגם בזה אני לא מזלזל - - - של הממשלה, לא של הכנסת. של הכנסת אני מתכוון. זה מיליונים. אני חושב שבזמנים כאלה היה נכון לפחות שהציבור, שאולי רואה אותנו, שומע אותנו, יבין שגם אנחנו לא מזלזלים בכספים שלו. להחלטות האלה, חוץ מקפריזות של כל מיני רעיונות שאולי יתגשמו ואולי לא, ואולי הם יתאחדו מחרתיים עוד פעם, יש עלויות כספיות. אני חושב שזה דיון נכון שהיה צריך להיות מונח לפנינו. חבל לי שזה לא ככה. מישהו עוד רוצה להתייחס? רק תבהיר שתהיה לנו סיעת האיחוד הלאומי - - - אמרנו. סיעת האיחוד הלאומי: בא כוח סמוטריץ'; יושב-ראש הסיעה סמוטריץ'; ממלא מקום אופיר סופר. וסיעת ימינה שנותרת הודיעה כבר באמצעות חבר הכנסת מתן כהנא ששם הסיעה יהיה ימינה, שלושת חברי הכנסת - - - מתן כהנא, איילת שקד ונפתלי בנט.

מי ששימש בא כוח שלהם לפני ההתפלגות יישאר בתפקיד הזה כשתהיה סיעה עצמאית. אני מעלה להצבעה. מי בעד אישור ההתפלגות?

הצבעה בעד, 10 נגד, אין נמנעים,

אם כך, ההתפלגות אושרה כמבוקש. כפי שציינתי קודם, נצא כעת להפסקה ונודיע על המשך קיום הישיבה. תודה. הישיבה ננעלה בשעה 11:47.